אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה הבוקר בסקירת האגף לפניות הציבור במוסד לביטוח לאומי על אופן הטיפול בפניות הציבור. הביטוח הלאומי פוגש אותנו בכל תחנה בחיים. ברגעים שמחים מלידה, מענק לידה, וגם ברגעים עצובים, נפגעי פעולות איבה, קצבאות שארים, דמי קבורה. הביטוח הלאומי איתנו כצעירים, בקצבאות ילדים וגם כזקנים, קצבאות זיקנה, סיעוד, בעבודה, אבטלה., ביטוח תאונות עבודה וגם ללא עבודה. הביטוח הלאומי דואג עבורנו לחולים, ועדות רפואיות למיניהן, ניידות, נכים. בעצם אין תחום שהביטוח הלאומי לא מעורב בחיי היום יום שלנו. העובדה היא שאין אחד מתי שהוא שלא נזקק להגיע לביטוח הלאומי, אבל מטבע הדברים זה מביא אותנו להמון המון פניות מהציבור כמו שציינתי, שממש כל אחד מאתנו בכל מעגל החיים שלו מגיע לביטוח הלאומי ואכן עשה עבודה טובה, כפי שאני שומע, עד כמה שאפשר, אבל אנחנו התכנסנו היום

איך לייעל ואיך לשפר ובעיקר לשמוע, לקבל סקירה איך הביטוח הלאומי עד היום מתנהל בפניות הציבור. עד היום, הכוונה שלי בדגש על השגרה, וזה לא סוד, איפה שאנחנו נמצאים היום. בכל ועדה שמתקיימת אנחנו מזכירים לכולם, בעצם דבר שאנחנו לא צריכים להזכיר, אנחנו חווים את זה כל אחד יום יום מהכיוונים שלו ואני מניח שאתם בביטוח לאומי מוצפים עם אלפי ולא הייתי אומר מאות אלפי, אבל יכול להיות שגם, פניות מאזרחים. אני רוצה דווקא להתחיל בשגרה, איך הדרך של הביטוח הלאומי להתמודד עם הפניות הרבות שיש לו, באיזו צורה הדרך של הטיפול, ממתי שאזרח פונה לכם עם עזרה בכל תחום שהוא, תוך כמה זמן הוא מקבל מענה, איך הדברים עובדים, ובהמשך אני אכנס יותר לפרטים. אני רוצה ברשותכם לפנות לעו"ד נורית יצחק, מנהלת אגף פניות הציבור. תודה שהצטרפת אלינו, הנושא חשוב לכולנו. שמעתי מהצוות בוועדה את שיתוף הפעולה שיש לכם עם הוועדה ועם כל הדברים שמגיעים אליכם, אבל אני רוצה כרגע להתמקד כפי שציינתי באופן כללי, איך הולכת הדרך של הפניות שמגיעות אליכם באופן כללי ויותר בהמשך הדיון אני אכנס יותר לדברים פרטניים. קודם כל שלום ובוקר טוב לכולם. אנחנו שמחים על הופעתנו הראשונה בפני הוועדה לפניות הציבור של הכנסת בהרכבה החדש, מאחלים לכם בהצלחה ובטוחים שיהיה שיתוף פעולה פורה בינינו לבינכם בכל הנושא הקשור לביטוח הלאומי ולמבוטחי הביטוח הלאומי. אנחנו חשבנו שתרצו לשמוע קצת סקירה בתחילה על הביטוח הלאומי, המבנה שלו, מה התפקידים שלו, ואיפה אנחנו בתוך הביטוח הלאומי כאגף פניות הציבור. אני מבינה מיו"ר הוועדה שאתה מעוניין שאנחנו נתחיל ישירות על הנושא של הקשר שלנו עם הציבור ואיך אנחנו מטפלים בפניות או שבכל זאת אתה רוצה שנדבר קודם לכן על הפעילות של הביטוח הלאומי באופן כללי, על הגמלאות. אומרים בדרך כלל שלא משנה הסדר, אבל אם לא משנה הסדר נתחיל עם הדבר הראשון כפי שציינת.

אומר כמה מילים כלליות על הביטוח הלאומי ברשותכם, לפני שאדבר על הקשר שלנו עם הציבור. כפי שאני מניחה שאתם יודעים, כחברים שחלקכם ותיקים בכנסת ישראל, הביטוח הלאומי הוא בעצם הגוף המרכזי של מערכת הביטחון הסוציאלי במדינת ישראל, כאשר המטרה המרכזית שלו היא לטפל באבדן היכולת לעבוד ולהתפרנס של אזרחי מדינת ישראל, כאשר אבדן היכולת לעבוד ולהתפרנס יכולה להיווצר כתוצאה מגורמים שתלויים באדם, המבוטח עצמו, בשל איזה שהוא מצב קיומי אישי שלו, כמו נכות, מחלה, הגעה לזקנה, התאלמנות וכדומה, או בשל גברים שלא קשורים לו באופן אישי אלא בתפקוד של כל מיני גורמים או מוסדות מרכזיים במדינה כמו היום במצב של אבטלה רחבה, מצבים של מלחמות, מעשי איבה וכדומה. משימות נוספות מעבר לטיפול הפרטני באבדן היכולת להתפרנס זה משימות של קידום השוויון בחברה, זה של יצירת אינטגרציה חברתית ואת זה אנחנו עושים באמצעות גמלאות מסוגים שונים בביטוח הלאומי, גמלאות שמותנות בגובה ההכנסות לעומת גמלאות שהן אוניברסליות שלא קשורות בגובה ההכנסה כדי להשיג את שתי המטרות הנוספות האלה. אני מניחה שיש בפניכם את המצגת שהעברנו אליכם ולא העלינו אותה, אבל אני מקווה שהיא מונחת בפניכם ובה אנחנו גם הצגנו לכם את החזון של הביטוח הלאומי, שהורכב ונערך על ידי נציגים מכלל עובדי ומנהלי הביטוח הלאומי. אנחנו רואים את עצמנו ראשית כל כגוף מקצועי לא כגוף פוליטי, גוף מקצועי שמורכב מבעלי מומחיות בתחום הביטחון הסוציאלי, וככזה אנחנו גם גוף מבצע את מדיניות הממשלה, מדיניות הכנסת שנקבעה בחקיקה, אבל אנחנו גם גוף שרואה את עצמו כגוף משפיע לעניין קבלת החלטות בטחון סוציאלי על ידי הכנת ניירות עמדה שנעשים על ידי מומחים של הביטוח הלאומי במינהל המחקר החוקרים של הביטוח הלאומי, באמצעות הניסיון שהצטבר לאורך עשרות שנים בביטוח הלאומי,

- - - ניירות העמדה מובאים לממשלה ולכנסת בתחומים רחבים, למשל בנושא של - - - למשל בנושא של גובה דמי ביטוח מינימליים ראוי, מה מעמד עקרת הבית בביטוח הלאומי, דו"ח העוני של הביטוח הלאומי, הטיפול הנכון בגרעון האקטוארי וכולי. בנושא הזה אנחנו עושים עבודה רבה שהיא מעבר לעבודה השוטפת של טיפול במבוטחים ברמה האישית למיצוי הזכויות שלהם. הביטוח הלאומי קיים מ-1954, הוא הוקם בחוק הביטוח הלאומי, מדובר בעצם בפעולת ביטוח כאשר אנחנו בעצם מממשים את ההחלטה של הכנסת שלפיה באמצעות ערבות הדדית כל אחד מתושבי מדינת ישראל ישלם כמה שהוא יכול ויקבל כמה שהוא צריך, כאשר כמה הוא יכול וכמה הוא צריך לקבל נקבע בחוק הביטוח הלאומי. בתחילת החוק היה מדובר בענפי ביטוח ספורים ובמהלך השנים נוספו עוד ועוד ענפי ביטוח כך שהיום אנחנו יכולים לומר שבעצם הביטוח הלאומי מלווה את תושבי מדינת ישראל מיום היוולדם ועד פטירתם, אפילו עוד לפני יום היוולדם יש גימלה לשמירת הריון ואחרי הפטירה יש מענק פטירה, דמי קבורה וקצבאות לאלמנות ושארים, כאשר בעצם כל אחד מאתנו במהלך החיים שלו יכול להיתקל מי יותר ומי פחות בצורך להיעזר בביטוח הלאומי על מנת שתהיה לו איזו שהיא רשת בטחון בתקופות שבהן הוא לא מסוגל לכלכל את עצמו בין אם מסיבות פחות חיוביות כמו נכות, התאלמנות ובין אם מסיבות חיוביות כמו הולדת ילדים ויציאה ממעגל העבודה לתקופות זמניות כתוצאה מלידה וטיפול בתינוק. בנוסף לחוק הביטוח הלאומי שמממומן בעקרו באמצעות דמי הביטוח הלאומי שנגבים מכל תושבי מדינת ישראל, יש לנו מערכת שלמה של חוקים נוספים שהביטוח הלאומי מבצע באמצעות הטלת חיוב בחקיקה ובהסכמים שנכרתו בינו לבין משרד האוצר בשם ממשלת ישראל, יש מערכת של 18 חוקים והסכמים שהם במימון מלא של האוצר ואתם בטח מכירים את חוק הבטחת הכנסה חוק המזונות הבטחת תשלום, חוק פיצוי נפגעי פעולות איבה, הסכם הניידות לנכים מוגבלים בגפיים תחתונות ועוד ועוד ועוד, וכמובן חוק ביטוח בריאות ממלכתי שבאמצעותו הביטוח הלאומי גובה את דמי ביטוח הבריאות מכל תושבי מדינת ישראל, ומעביר אותם לקופות החולים לפי מפתח חלוקה שנקבע בחוק, כך שאפשר לומר שבאמת מדובר בזרוע ארוכה של הממשלה לביצוע מדיניות סוציאלית אבל גם בגוף מקצועי שפועל וגם רואה את עצמו לא רק כמיישם חקיקה אלא גם כשותף וכיועץ לממשלה ולכנסת בתחומים של מדיניות בטחון סוציאלי. הביטוח הלאומי מורכב ממערכת שהיא מטה וסניפים, הטיפול מול התושבים, מול האזרחים, הפרטני בזכויות, במימוש הזכויות ובגבייה מבוצע על ידי סניפי הביטוח הלאומי בכל רחבי הארץ, יש לנו 23 סניפים ועוד הרבה מאוד, עשרות נקודות שירות, סך הכל 78 נקודות שירות שפרושות ברחבי הארץ לטיפול השוטף מול האזרח, כאשר בראש המשרד הראשי, המטה של הביטוח הלאומי, עומד מנכ"ל המשרד שהוא יו"ר מינהלת הביטוח הלאומי שמנהלת את הביטוח הלאומי, מורכבת מסגנים למנהל ה כללי לפי תחומים שונים, יועץ משפטי, חשב, ותחת המנהל הכללי מלבד הסמנכ"לים בתחומים הייעודיים, יש גם כמה אגפים מקצועיים יחודיים שביניהם גם האגף שלנו, אגף פניות הציבור וטיפול בענייני ביקורת המדינה, כאשר אנחנו חריגים לעומת יתר יחידות המשרד הראשי בכך שאנחנו בדומה לסניפים פועלים באופן ישיר מול האזרח, זאת אומרת מקבלים פניות ישירות ממבוטחים אל האגף לפניות הציבור, כל פניה שמופנית אל מנכ"ל הביטוח הלאומי או אל אגף פניות הציבור מטופלת על ידי האגף לפניות הציבור במשרד הראשי. אני עוד מעט אספר גם על היקפי הפעילות של האגף לפניות הציבור. לפני כן ניתן איזה שהוא מידע במספרים על היקפי הפעילות של הביטוח הלאומי שאני מניחה שאתם מבינים שהם אדירים שכן אנחנו מטפלים בכל תושבי מדינת ישראל, כל אחד מתושבי מדינת ישראל במהלך החיים שלו באיזו שהיא דרך נזקק, כמו שאמרתי, חלק יותר וחלק פחות לאינטראקציה עם הביטוח הלאומי כך שיש לנו 9 מיליון לקוחות שבשפה המקצועית שלנו הם מבוטחים. כאשר חלק גדול מהם הם בעצם אוכלוסיות במצוקה, אוכלוסיות במצוקה כלכלית, רפואית, משפחתית, מטבע הדברים האינטראקציה היא מורכבת, בעייתית. אנחנו מטפלים בלמעלה ממיליון תביעות חדשות כל שנה, מתוכן למזלנו לשמחתנו כחצי מיליון משולמות באופן יזום ואוטומטי כמו קצבאות ילדים, מענק לימודים, מענקי לידה, דמי לידה, בחלקם הגדול, קצבאות הזקנה והשארים, מענקי פטירה, דמי קבורה, חלק נכבד מהגמלאות הצלחנו להביא לכך שהן תשתלמנה באמצעות מידעים שמגיעים אלינו באופן ישיר מגורמים שונים, רשויות וגופים אחרים שמאפשרים לנו לשלם את הגמלאות באופן אוטומטי ללא הגשת תביעה. אנחנו מפעילים 32 תכניות סוציאליות שונות שכוללות 130 סוגים של תשלומים ושירותים, אם אני מדברת על קצבאות זקנה ושארים יש שם גם זקנה וגם שארים וגם מענק פטירה ודמי מחיה ליתום ודמי מחיה לאלמנה ושיקום מקצועי לאלמנות, זאת אומרת תחת אותה קורת גג של גימלה יש לנו הרבה מאוד תתי גמלאות כך שיש לנו סוגים רבים ושונים של גמלאות שלכל אחד יש את תנאי הזכאות שלו ולכן כפי שאמרתי המורכבות היא גדולה וההתנהלות מול הביטוח הלאומי של האזרח הקטן שלא מכיר את ספר החוק המאוד רחב ומורכב שלנו, היא בהחלט מצריכה הנגשה מאוד רחבה, מאוד שקופה ומאוד מפורטת בדרכים שונות. בשנת 2019 אנחנו גבינו בדמי ביטוח כ-74 מיליארד ₪ מהציבור, כולל דמי ביטוח הבריאות, שילמנו כ-93 מיליארד ₪ גמלאות לכלל תושבי מדינת ישראל, כאשר מימון הגמלאות, אתם רואים את הפערים, הוא לא מדמי הביטוח, אלא גם מתקבולי ריבית שאנחנו מקבלים מצדדי ג', כמו חברות ביטוח במקרים של תאונות דרכים שהן גם תאונות עבודה שמקבלים עליהן קצבאות נכות מהביטוח הלאומי, יש לנו יתרות נכסים שנמצאים באג"ח ממשלתיות באוצר, וגם משם יש לנו את תקבולי הריבית השוטפים ונכו להיום כבר האג"ח, זאת אומרת היתרות שלנו נמוכות יותר אחרי ארבעת החודשים של הקורונה אבל בסוף 2017 היו לנו שם יתרות של כ-205 מיליארד ₪ באג"ח סחיר. האינטראקציות שלנו עם הציבור במהלך שנה מגיעות ללמעלה מ-31 מיליון אינטראקציות שונות באמצעות 4,000 עובדים, 78 סניפים ונקודות שירות ומוקדים טלפוניים ושירותים אינטרנטיים שאנחנו נותנים לאורך כל שעות היממה כל ימות השבוע. המגעים הישירים שלנו עם הציבור הם בקבלת הקהל שמתקיימת בכל סניפי הביטוח הלאומי בכל ימות השבוע, בשעות שונות וכמובן באמצעות הוועדות הרפואיות שלנו שגם פרושות ברחבי הארץ ונותנות את השירות המאוד מורכב של קביעת אחוזי נכות למגישי התביעות של גמלאות הנכות השונות. בנוסף לגמלאות השוטפות יש לנו חמש קרנות שבאמצעות 200 מיליון שקל בשנה אנחנו נותנים שירותים נוספים - - - נורית, קודם כל תודה

סליחה שאני עוצר אותך באמצע, אבל תיכף אני אגיע להמשך הדברים. שמענו פה כולנו בקשב רב את הסקירה וכפי שציינת ואני ציינתי בתחילת דבריי, שבעצם ביטוח לאומי, אני לא מכיר מוסד אחר שנותן את השירותים כפי שאמרת, מטרום לידה עד שאנחנו עוזבים את העולם ובעצם השירות הוא רחב

אני רוצה ברשותך להתמקד באגף שאת מנהלת,

את שבעת רצון מהפניות שמגיעות מהאזרחים אליכם? את מרגישה שאת מצליחה לתת את המענה לכל אלפי הפניות

איך את רואה את האגף שאת

האגף שלנו הוא לא לבד מול ציבור הפונים,

הוא אפילו לא המרכזי שנותן את המענים

זה כפי שאמרתם, 9 מיליון איש. יכול להיות שאתם לא יכולים לתת את המענה,

אבל כרגע במצב הקיים, איך זה עובד. מי

ואזרח לא פנה אליכם,

שהסניפים בביטוח לאומי שפזורים,

הם רוצים לתת את

זה אומר שאנשים לא מקבלים תשובות בדרכים המקובלות.

האם אתם צריכים להגדיל את כח האדם,

כדי שתוכלו לתת מענים לאנשים.

תודה. את רוצה להתייחס נורית או שאמשיך בינתיים? לא, היא תתייחס

ויש כאלה במדינה לצערנו,

איך הוא יגיש את התביעות שלו, איך הוא יבוא לאגף פניות הציבור כדי להביא את הקובלנה שלו,

שנית, האם בתקופת הקורונה גם לאור כל המספרים שאתם מציגים כאן, אתם פוטרים את המבוטחים מדמי התשלום של הביטוח

הם לא יודעים מה זה המרכז הארצי לפניות הציבור, הם רוצים לקבל שירות בסניף המקומי. צריך לתגבר את הסניפים בלפחות, אם הכמות היא כמה מאות אחוזים של פניות, אז לפחות בכמות של כח

אתה יכול להעסיק, בסוף - - - את המשק. גם לא יכולים להשאיר את האנשים בלי מענה בתקופה כזאת.

לכן הביטוח הלאומי צריכים פה משהו לשנות דווקא בנושא הזה. שוב,

בתקופת הקורונה הקמנו מוקדים נוספים

שנועדו לטפל בפניות בנושאי קורונה בלבד. הוספנו מאות נציגי שירות למוקדים של הביטוח הלאומי, הרחבנו את

אז לקח קצת יותר זמן אבל בסופו של דבר כולם קיבלו את הגמלה המגיעה להם. נורית אין ספק שהסיפור של הקורונה הפתיעה את כולנו. ביום בהיר אחד זה נפל עליכם. אלפי אזרחים, ואני לא רוצה לחזור אחורנית כמה ששלחו את הבקשות והייתם צריכים לטפל 24 שעות ביממה, גם זה לא היה

נראית בלתי אפשרית כדי לשלם פי עשרות

תודה. אני רוצה ברשותך להכנס למשהו נקודתי בקורונה שאנחנו קיבלנו הרבה פניות בעניין ואני מניח שגם החברים האחרים קיבלו. אזרחים שיצאו לחל"ת וקיבלו את הקצבה, כעבור שבוע-שבועיים חזרו לעבודה, הם רוצים להחזיר את הכסף. לא מגיע להם. הם אומרים 'אין לנו דרך לעשות את

והעובד דיווח על חזרה לעבודה אז מן הסתם ייווצר חוב. אנחנו בתקופה הזאת משתדלים לא לגבות חובות אבל במקרים כאלה אנחנו לא גובים ריביות. אם יש לך מקרה כזה תבוא ותאמר לי, זה לי נשמע משהו שהוא

לדמי אבטלה כי הוא לא עונה להגדרת מובטל למרות ההקלות הרבות והמשמעותיות בקביעת הזכאות לאבטלה בתקופת הקורונה שנעשו בתקנות שעת חירום, אם הוא לא זכאי לדמי אבטלה, נניח שהוא

אבל שוב, מי שהוכיח שאין לו שום הכנסה ואין לו ממה להתקיים, רשאי וזכאי וראוי שיעשה כך,

ברגע שהוא יימצא זכאי לדמי הבטחת הכנסה הוא לא יצטרך לשלם מההון שאין

אם יש לך נקודת שירות כזאת שלא קיימת במקום שבו אתה סבור שיש צורך בכך, אתה בהחלט מוזמן לפנות.

אני רוצה להמשיך עם השירות כפי שציינת. יש הרבה ערים שיש לכם את ה,

עמדות לקבלת אישורים.

ישנם הרבה אנשים, אלפי אנשים, קשישים, ויש גם מגזר שאין לו את הדרך, הם לא משתמשים באינטרנט, ואני יכול לתת לך רשימה ארוכה נורית וכל הצוות הנכבד שמשתתף

אני מוכנה להעביר את הבקשה הזאת הלאה ולבדוק מה המדיניות כיום בעניין, הרחבה או לא הרחבה - - - את זוכרת כמה קיוסקים יש היום,

- - - מהי הפריסה ולתת לכם תשובה על

אנחנו לא אומרים לך את זה. יש לנו מוקד טלפוני מאוייש גם בשגרה, לא רק בעתות קורונה, כל יום

אני אבדוק את זה ואענה לך.

לעניין תנאי הזכאות, איך עושים ומה עושים

גם לשלוח אלינו פקסים, אפשר לשלוח אלינו מכתבים בדואר ישראל, כל הדרכים פתוחות במקביל. אנחנו נגישים בכל

אסור לנו לשכוח ואנחנו מכירים את זה מקרוב,

שאנשים שאין להם לחם לאכול, קורים בבית דברים לא נעימים ואז כשמרימים את הטלפון לביטוח לאומי הוא יכול גם להשתלח על אותו פקיד או פקידה

היא בכתה לי בטלפון, 'אני רוצה להשתמש בכסף, אני במצוקה,

אני רוצה לדעת אם אני יכולה להשתמש בכסף הזה או לא ואני לא יודעת מה לעשות. בינתיים אני לא משתמשת בכלום כי אני לא יודעת כמה הביטוח הלאומי', היא אומרת שהיא ניסתה אין ספור פעמים להשיג

אני שואלת, אותם אנשים שאין להם מחשב בבית,

מידע.

אומנם מפנים אליכם

באיזה עמוד?

הנה, מצאתי. תודה. יש שם את הפניות שהעברתם, שריכזתי לפחות עד לפני כמה ימים והן מתחלקות בין פניות עקרוניות לפניות אישיות,

למשל אם

כמובן שאשמח לקבל את הפרטים אחר כך דרך המזכירה ואבדוק מה עם אותה אישה. אבל יש פה מקרים אחרים שהבאנו.

למשל נשאלנו האם אישה שנמצאת בהריון והיא הוצאה לחל"ת ולמעשה עכשיו היא מקבלת דמי

יום הפסקת העבודה זה בעצם לפני שהיא יצאה לחל"ת ולכן דמי הלידה יחושבו לפי השכר האחרון ששולם לה, והיא לא תיפגע מזה שהיא הייתה בחל"ת. זה מקרה אחד. מקרה שני הוא אמנם מקרה פרטי אבל הוא מתייחס להרבה מקרים שנפתרו בתיקון החקיקה, וזה נושא כפל הקצבאות. ההתייחסות לדמי אבטלה הייתה כהכנסה שלא

זה מישהו שמקבל קצבת נכות ובנוסף לקצבת הנכות הוא - - - תוספת תלויים עבור ילדים ובת זוג. בהתאם להוראות החוק הזכאות לאותה תוספת תלויים כפופה למבחן הכנסות ואם יש לו הכנסה זה

אלא למשל מישהו שקיבל הבטחת הכנסה שזה היה למעשה השלמה לשכר עבודה שהוא קיבל,

בכל המקרים האלה, היות

וכך למשל במקרה שהעברתם אלינו חודשה הזכאות לתוספת תלויים ואותו נכה קיבל את כל ההפרשים. נושא נוסף שהוא גם נושא שנוגע להרבה מבוטחים, העברתם לנו מקרה של אדם שמשרת בשירות

איזה שהוא פתרון וגם בדיון שהיה בוועדת העבודה הסיכום היה באמת שהפתרון צריך להיות דרך משרד האוצר, כשכבר יו"ר הוועדה אמר שיכול להיות שבסוף הכדור יחזור לביטוח לאומי כי אם לא יהיה פתרון דרך משרד האוצר ישירות מול מינהלת השירות האזרחי, ייתכן ויצטרכו לעשות שינוי חקיקה בחוק הביטוח הלאומי כך שנוכל לשלם דמי אבטלה לאותם משרתים בשירות אזרחי. מקרה נוסף המקרים שאתם שלחתם אלינו למעשה מייצגים מקרים של אנשים שנקלעו למשבר בתקופת הקורונה ואלה באמת מקרים מייצגים כי המקרה הנוסף זה אותם מבוטחים מעל גיל 67 שאינם זכאים לדמי אבטלה אבל הם עבדו, עובדים, יכול להיות אנשים בני 70 פלוס ואפילו 80 פלוס שהמשיכו לעבוד. חוק הביטוח הלאומי דמי אבטלה משולמים עד גיל 67 בלבד. מי שעבר את גיל 67 אינו זכאי לדמי אבטלה. גם כאן המענה שניתן למעשה זה בתיקון חקיקה, המוסד לביטוח לאומי משלם בחודשים האחרונים מענק הסתגלות בסכומים שנעים בין 2,000-4,000 שקל לחודש וכרגע זה הוארך עד אמצע אוגוסט ואני מבין שהכוונה היא להאריך את זה גם הלאה, בתיקון החקיקה האחרון זה תוקן עד סוף אוגוסט. אותו אדם שפנה אליכם אני אישית שוחחתי איתו, הסתבר שהוא קיבל את מענק ההסתגלות, הוא חשב שהוא קיבל סכומים נמוכים יותר, ישבתי ודיברתי איתו והראיתי לו שהסכומים שהוא קיבל אלה הסכומים שמגיעים לו ואלה סכומים גבוהים יותר בהתאם למה שאושר בחוק. עוד נושא שעלה זה נושא של לא מובטלים. יש עוד מבוטחים שהם לא מובטלים אבל גם בהם הקורונה פגעה, וזה המקרה של כל אותם אנשים שמקבלים קצבאות נכות אבל הנכות שלהם היא זמנית. בתקופת הקורונה הייתה להם בעיה א. כי חלק מהוועדות לא התקיימו במשך תקופה מסוימת. במקרה שהעברתם אלינו הבעיה של אותה משפחה הייתה שכדי להגיע לוועדה לבחינת המשך הזכאות הם נזקקו למסמכים רפואיים והם אמרו שעכשיו בתקופת הקורונה כמובן הרבה בדיקות נדחות והם לא יכולים לבצע בדיקות ולהביא את האישורים שהם רוצים להביא כדי להוכיח את המשך הזכאות, והמענה שהמוסד נתן לא רק לאותה פניה ספציפית אלא בכלל, הייתה הארכת זכאות אוטומטית. המוסד כבר במרס נערך לזה, שמי שהזכאות הזמנית שלו מסתיימת בתקופת הקורונה, המוסד קבע תקופת זמן שהוא האריך. בד בבד המוסד חזר לקיים את כל הוועדות, כולל ועדות עררים,

ועדות לאנשים שמגישים תביעות להחמרות מצב. במקרה הספציפי שלהם הזכאות כבר הוארכה עד אוגוסט ובינתיים יהיה להם זמן להתארגן ולעשות בדיקות ולהביא את האישורים שהם רוצים להביא. אלו היו מקרים שהם באמת נושאים עקרוניים יותר שהפניות שאתם הבאתם הן באמת פניות שמייצגות בעיה שנפתרה ברוב המקרים של הרבה מבוטחים אחרים. כמו שאמרתי, הרשימה הנוספת שהבאתי זו רשימה של מקרים פרטיים של אנשים שהבעיה שלהם הייתה בעיה במקרה אחד שהבסיס לא היה נכון, במקרה אחד התביעה אושרה, לאחר מכן נשללה כי היה איזה שהוא דיווח של מעסיק שדיווח על חל"ת קצר יותר, אלה מקרים שדורשים תיקון שגרתי. הרבה פעמים אם אנשים מגישים מסמך, בעקבותיו משולם משהו או שלא משולם ואחר כך הם מעדכנים, כל המקרים האלה טופלו לגופו של עניין ואנחנו גם שלחנו לכם תשובות ספציפיות לגבי כל אחד מהמבוטחים, אבל אלה לא בעיות שעוררו איזה שהן בעיות עקרוניות. רק אציין למשל, אחת הדוגמאות זו מקרה שהתביעה אושרה בתוך יומיים מיום הבקשה. היא אושרה על בסיס הנתונים שהמעסיק דיווח בטופס 100. באותו מקרה אותה מבוטחת גם הייתה לה תקופה שהיא קיבלה דמי לידה, אז בתשלום הראשוני עדיין לא הובא בחשבון הבסיס של השכר שהיא קיבלה כדמי לידה, ולכן התשלום היה נמוך.

התשלום בוצע תוך יומיים במהירות על סמך נתונים שהתקבלו באופן אוטומטי בדיווחי המעסיק. בהמשך כמובן היה עדכון של הבסיס של השכר והיא קיבלה את כל ההפרשים שמגיעים לה. ברוך תודה על הטיפול המהיר. אני שומע מהצוות בוועדה שאתה עושה עבודת קודש ואתה משתדל מאוד מאוד ורואים את זה בשטח, לענות, ואתה עונה את התשובות ביסודיות רבה. קוראים לזה לא מהשלוף,

נטפל, נעדכן, שבוע-שבועיים, חודש-חודשיים, כל תשובה היא בצורה יסודית ומעמיקה, לפני שאתה נותן תשובה.

אני מצדיע לך. אלה כמובן לא תשובות שלי אלא של כל הצוות.

דיברתי אליך בגלל שכרגע אתה הקראת את התשובות, אבל אני מתכוון לכולם יחד ואני רוצה להודות לנורית, אסתר,

אשרת ולכל האנשים הטובים שעושים את העבודה. אני רוצה שוב לומר את המשפט, אל תחשבו לרגע שאנחנו לא מבינים או לא יודעים מה נפל עליכם אם בימי שגרה, הביטוח הלאומי, כולנו יודעים, כמה פניות יש לכם. ועכשיו בפרט, יש לכם אני לא יודע לומר פי כמה, אתם יודעים טוב ממני. לכן הקריאה שיוצאת מפה היא לעשות את הכל לבוא להקל לייעל ולשפר באופן כללי, בפרט במצב הנוכחי ולא לשכוח ולראות איך אנחנו יכולים לבוא ולסייע לאלה שאין להם את הנגישות לאינטרנט, אם זה קשישים, אם זה מגזרים מיוחדים שאין להם את הדרך. תודה רבה על כל העזרה. אני שמח שבקרוב נשמע בשורות טובות ומשמחות.

הישיבה נעולה.